שלום לכולם, אנחנו נמצאים כאן בדיון הנוסף. אנחנו נפתח אותו ונסגור אותו - - -. העברת הטיפול בתחום המשקאות המשכרים ממשרד הכלכלה והתעשייה למשרד הבריאות. זוהי ישיבת מעקב, אנחנו רוצים לעשות את ההעברה.

עכשיו לנציג מכל משרד